צוהריים טובים,

הצעה לדיון מהיר של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, יצחק פינדרוס, עודד פורר, מאיר כהן וואליד אלהואשלה. התחלנו דיון לפני שבועיים, ואנחנו היום בדיון המשך, נשמח לקבל את ההתייחסות של המל"ג בנושא של בלימת הקמתה של אוניברסיטה בגליל ופגיעה בתושבי האזור כולו, הכותרת של המציעים. חווה קליין בבקשה. כן תודה, שלום לכולם. אני אתחיל מהסוף, הוות"ת והמל"ג אימצו את דו"ח הוועדה בראשותו פרופסור בני גייגר שהמליצה על תל חי ומכון מיגל כבסיס לאוניברסיטה. היו שם מספר התניות, אחת מהן הייתה הקמת ועדה מלווה על ידי המל"ג ככל שהנושא והוועדה יובאו לאישור המל"ג, אני די סמוכה ובטוחה. הדו"חות צירפתם אותם?

אנחנו לא קיבלנו דוחות. לא נאמר לי שביקשתם. אז איך אנחנו נדבר על משהו שלא קיבלנו? אף אחד לא ביקש אבל זה לא בעיה להעלות את זה. אם מציגים דוחות אז שיביאו לנו לראות. לא הציגו, רק דובר על זה שזה אושר. זה אושר, זה הוצבע, זה הכל. אז אני חושבת שכדאי שנראה את הדו"חות. אגב, נשמח, אין בעיה. לי לא אמרו להביא דו"חות. פשוט להעביר לנו את הדוחות כחברי הוועדה. ככל שיובא הרכב למל"ג של הוועדה המלווה, אני גם די סמוכה ובטוחה שהמל"ג תאשר אותו, צריך רק להביא את ההרכב. את יודעת מה הצפי?

אז למה אנחנו מתכנסים שוב?

אדוני יושב הראש, אני אגיד לך בשביל מה. שבוע שעבר ישב פה יועץ השר, ביקשנו שגורמים מקצועיים שהיו חלק מהוועדה יגיעו לוועדה ויסבירו לנו ברמה המקצועית מה הייתה החלטה שלהם ומה הצפי לבחינה מקצועית של יו"ר המל"ג וביקשנו גם.

אתה אמרת שהשר צריך להחזיר את התשובה, שלא תערבב. ג - - - אמרת שהשר או המנכ"ל. ביקשנו שסגן יור המל"ג ויש לי פה את הסיכום המיועד, יוכל לבוא ולפרוס בפנינו ולתת לנו התייחסות. אפילו העוזר של השר לא הגיע.

שניה. וביקשתי שיחד איתם הוועדה תקבע לוח זמנים להקמת אוניברסיטה בגליל, אם שלחו אותך ללא נתונים, סוג של שכפ"ץ, זה לא מקובל עליי אני אומר את זה בצורה ברורה. וברשותכם הח"כים אני אומר את זה בצורה חדה וחלקה, אני לא מתכוון להיכנס. רגע אדוני יושב הראש, אגב אתה צודק.

אבל אני רק רוצה לדייק את מה שאתה אומר, כי אני זוכרת היטב מה שהיה שם. מה שאתה ביקשת בעצם זה לא שהמל"ג יבוא ויציג שוב, כי המל"ג היה פה עם נציגים ושטח את כל התהליך, הסביר מה היה?

פירט, עם השמות, עם הכל הכל, היה כאן עוזר השר או יועץ השר או you name it שאמר שהשר ביקש ללמוד את זה, ואמרתי את דעתי את הסיפור של ללמוד את זה, לקח לו שמונה חודשים, אני לא יודעת איזה קושי בלמידה יש לו אבל לא משנה. שמונה חודשים לא הגיע למסקנות ואתה דרשת שהם יבואו לפה, הוא או הסיו"ר שלו כדי להסביר מתי הם מתכוונים להריץ את הסיפור?

אני אמרתי לך גם בדיון הסיו"ר המיועד לא יגיע,

כי הוא עושה רק מה שהשר אומר לו. אבל אני כן רוצה להגיד לך שהסיו"ר המיועד היה חלק מהוועדה ונתן את ההמלצות של הקמת אוניברסיטה בגליל.

השר בכלל לא נמצא פה. יש פה איזו נציגו של השר? לא. שר החינוך לא מעניין אותלו הגליל נקודה. טוב, אני אחזור על מה שאני אמרתי בוועדה הקודמת. למה את אומרת אבל את המשפטים הנחרצים הללו?

אבל אולי יש משהו שבגלל זה הוא לא נמצא. זה נראה לך הגיוני שאף אחד לא נמצא פה? אם היו אומרים את זה עליך כשאת היית שרה? אני רק אומרת. הוא הגיע? לא הוא הודיע ליושב ראש?

נשמע. תקשיב, תקום אוניברסיטה בגליל. השאלה היא איפה? זאת השאלה. אז אני אגיד שבדיון הקודם - - - - - - יש כרמיאל, יש נוף הגליל, יש עוד הרבה לא משנה.

ונוף הגליל זה לא אצבע הגליל. גם תל חי זה לא אצבע הגליל.

זה עוד רגע לבנון. רגע אמרת גליל או אצבע הגליל? אמרתי אצבע הגליל. את צריכה להיות באצבע הגליל? אני אומרת צריך להיות בגליל.

אני אומרת שזה צריך להיות בגליל, גליל כמו שצריך עד הסוף, בגליל המזרחי. לאו דווקא אצבע הגליל, אולי כן ואולי לא? הובטח שזה יהיה בגליל המזרחי וזה צריך להיות שם, ולא במקום שיש בו עוד אוניברסיטאות אחרות. אני אתן לכם לדבר כל אחד בתורו, ואני אנעל את הדיון כי חבל על הזמן לא הגיעו הגורמים המקצועיים. אז אני אשמח להתחיל. את דיברת כבר. אני רק אגיד שבפעם האחרונה בסיכום אני ביקשתי ואמרתי ששר החינוך מסכים להקמת אוניברסיטה בגליל.

אבל הוא בוחן את הנושא בצורה מקצועית כי יש טיעונים שההחלטה שהתקבלה לא הייתה מקצועית ולכן אני ביקשתי בסעיף ד' לסיכום הוועדה, שבשבוע הבא, עברו שבועיים מאז, הוועדה תתכנס שנית לשמוע את התייחסות שר החינוך וסגן יו"ר המל"ג המיועד לנושא. יחד איתם הוועדה תקבע לוח זמנים להקמת אוניברסיטה בגליל. אם שלחו אותך, חווה, ולצערי גם ללא נתונים, זה לא שאת באה לפה ואת אומרת לי מה הצפי, מה התכנון. איפה היא יודעת? זה השר צריך להחליט.

היא תדבר בשם השר?

שניה יפעת. ולכן אני חושב שזה לא מקצועי, לא מכבד. מאיר כהן בבקשה. אני רק רוצה להגיד, לי ברור שיש עכשיו ויכוח גדול מאוד בתוך הליכוד, איפה זה יהיה? בצפת או בקרית שמונה? צריכים להגיד את זה על השולחן.

מאיר זה לא נכון, כי גם נוף הגליל רוצה וגם כרמיאל רוצה. אבל לא נוף הגליל לא רוצים וכרמיאל לא רוצים. קטי לא הפרעתי לך.

יפעת את מתפרצת כל פעם שאני פותחת את הפה. מה אני אגיד לך, שיש לך ניגוד עניינים? את היית שם. קטי, קטי. זה ניגוד עניינים. את לא יכולה להגיד ניגוד עניינים כי אני הגשתי - - - כי היא הייתה שם סגנית הנשיא.

מה זה נו אז מה? סימון אני אתחיל להוציא ח"כים. בניגוד לחברים שלכם אני הגשתי מסמך של ניגוד עניינים. לכם מותר מינויים פוליטיים, לכם מותר הכל. בוא נבחן את זה. קטי, תודה רבה. מאיר בבקשה. יש לחצים. עכשיו מבחינת ראשי הערים זה לגיטימי, אם אני הייתי ראש עיר. קטי, עכשיו תקשיבי לי ואל תפריעי לי. כן מאמא.

תמיד ראשי הערים הייתה החלטה נכונה בעיניי של השרה שאשא ביטון להקים בקריית שמונה. זה לא קריית שמונה זה תל חי, זה שונה. אני מלווה את זה כבר בהיותי ראש עיר בשנה הראשונה שלי בדימונה, על החשיבות ואני בצד שאומר זה חייב להיות בתל חי, חייב להיות באצבע הגליל. עכשיו יש ויכוח וויכוח משמעותי. הוויכוח הזה לא צריך לסתור את הבקשות של הוועדה כמפקחת של הממשלה, ששר החינוך באמת יבוא לכאן עם האנשים שלו, אני פניתי לשר החינוך ואמרתי לו תשמע, פניתי אליו, אתה ישבת מעל דוכן הכנסת ואמרתי לו שזה לא מכובד שאתה לא מגיע. הוא הבטיח לי שהוא יגיע, והוא שוב לא מגיע. ושולח אנשים טובים שאין לנו שום דבר נגדם הם רק לא יכולים לתת. אבל היא גם לא נציגת השר, היא נציגת המל"ג, חשוב לציין את זה. המל"ג קשור למשרד החינוך, אם את לא יודעת הוא יושב ראש המל"ג.

אני באמת חושב, בגלל שבאמת יושבים כאן, כל מי שיושב כאן הם באמת אנשים חברתיים, בוא רגע נעזוב את הנושאים הפוליטיים ברור, לא צריך להיווכח בכלל. בגליל צריכה לקום. אני אעשה הכל ואני אומר לך קטי, שהאוניברסיטה הזאת תקום בקרית שמונה. למה? בוא נבחן את זה, אולי מקום אחר יהיה יותר טוב. הוא רוצה לנעול את הישיבה, כשיהיה דיון אני אסביר למה זה קריית שמונה.

לא, אני דורשת להתייחס. את יכולה לדרוש, אני הולך לנעול את הישיבה. לא יזלזלו בוועדה. מאיר תסיים משפט אחרון.

הישיבה נעולה.

סליחה נאמרו דברים לפרוטוקול שאני דורשת שייכתב אחרת. גם על הנושא של ניגוד עניינים שאנחנו הגשנו וגם על הנושא שהוועדה לא מקצועית. אם צ'חנובר לא מקצועי ופרופ' גייגר לא מקצועי אז שהכנסת הזו תסגור את שעריה.